אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי,

בחודש טבת התשפ"א, חודש טוב, 16 בדצמבר 2020. מספר נושאים הל סדר-היום, אך בטרם נמנה אותם ונצלול אליהם, אני רק אומר שאתמול התקיים דיון מאוד-מאוד משמעותי ומעניין בכל הנוגע לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, בכל הנוגע להוספת עיקרון השוויון. אנחנו נמשיך בדיון שהחל אתמול, כמו שאמרתי אתמול בוועדה. אנחנו ננסה להגיע לנוסח מוסכם, להביא אותו לדיון, ואחרי זה נעלה אותו לקריאה ראשונה במליאת הכנסת, אני מקווה שבשוע הבא. אני מבקש,

שהדיונים יתקיימו גם בימי חמישי וגם בראשון. אני אמרתי שכנראה נעשה את זה מחר, אבל אנחנו כמובן נוציא הודעה מסודרת, ואני גם מתנצל בהזדמנות הזאת על ההתראה של הישיבה הזאת. הגם שאמרתי שנקיים היום בבוקר ישיבה, מכיוון שלא הגענו להסכמה על הנוסח, והיו דברים נוספים, אז נאלצנו לשלוח את סדר-היום בשעה שנשלחה ועמכם הסליחה על הדבר הזה. אני מברך על הרצון להגיע להסכמה מקיר לקיר בעניין החוק. ובכן, אנחנו נעבור לבקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגיית השמש או מתקן אגירה, בבית משותף),

שמספרה מ/1377, והצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מתקן פוטו וולטאי) למי ששאל, זה פאנלים סולאריים של קולטי שמש ליצירת ארגיה התש"ף-2020, של חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שמספרה פ/1705/23. מדובר בשתי הצעות חוק דומות, ובשבוע שעבר יושב-ראש הוועדה ביקש לדון בשתיהן בבת אחת, אז אני חושב שאם אין הערות, נוכל להצביע על זה. מי בעד המיזוג? ירים את ידו.

פה אחד בקשת המיזוג אושרה.

המיזוג אושר. התקבלה פנייה מיושב-ראש הכנסת על בקשה להגביל את ישיבת מליאת הכנסת היום, יום רביעי, עד לשעה 16:00 או סביב השעה 16:00, כפי שהתקיים ביומיים האחרונים בגלל חג החנוכה. מכיוון שנשאר לנו רק יומיים, כפי שהתבקשנו לאשר, אז מבקשים מהם להוסיף עוד יום נוסף שבהם יוכלו אנשים לצאת בזמן כדי להדליק נרות עם משפחותיהם. מישהו רוצה להתייחס? אני מזכיר את מה שהיה לנו בדיון הראשון. בדיון הראשון שאלנו את מזכירת הכנסת שנמצאת כאן, מה קורה ביום רביעי. ואז הייתה מעין אווירה שיום רביעי בין כה וכה זה ב-11:00, כנראה זה יסתיים, ואין סמכות לוועדה בלי בקשת היושב-ראש. בעקבות הדבר הזה, פניתי גם אני וגם חבר הכנסת מלכיאלי ליושב-ראש. בדקו אתמול גם בלשכת היושב-ראש שמהכנסת ה-16, כך כתב גם היושב-ראש במכתבו, מעולם לא הסתיימה ישיבה אחרי 16:00. הדלקת נרות תלוי, אבל בחלק מהמשפחות זה ב-16:40, ולכן אין הצדקה - - - אני מציע לכם לבדוק, מבחינת סדר-היום,

אולי את השאילתות לקצר כי שמו הרבה שאילתות היום, אולי משהו אחר, אבל זה במזכירות הכנסת אצל היושב-ראש, לבדוק מה לעשות בשביל שלא ייתקעו דברים היום. אבל אני חושב שזה יהיה נכון לתת לאנשים להגיע למשפחות ב-16:00 וקיבלנו הרבה בקשות. אדוני היושב-ראש, - - - אתה מפריע לי,

אני רוצה לומר משהו לפרוטוקול. לא היה מצב שאחמד טיבי ייכנס אליי לדיון ולא ימשוך את כל תשומת הלב. הייתי חייב להחזיר לו. עשית את זה בהצלחה גדולה. על זה נאמר: דפקת כניסה. תודה, יושב-ראש ועדת הכלכלה. בשל האמירה הזו של חבר הכנסת מרגי, אני רוצה לומר שפנו אליי אתמול חברי כנסת דתיים חרדים, פנו אלינו מהקואליציה, היות ומדובר בציפור הנפש של החרדים והדתיים, אני הבעתי את הסכמתי, כנציג הרשימה המשותפת, לכך שהדיונים יסתיימו בשעה 16:00. כמובן, יש לנו תנאי להדלקת נרות. יש לנו תנאי. התנאי הוא שכל מי שמאמין בערכי החירות, שהחירות תהיה כללית לכולם, לא רק לקבוצה אחת. אבל אנחנו מסכימים שזה יסתיים ב-16:00,

הוא עסוק. הוא כותב את מה שאמרת ושולח לרב. העברת את זה לכיכר השבת?

מכיוון שהוא התחיל ואמר שזה בעקבות הכניסה של מרגי, אז היחס הוא בהתאם. הייתי בטוח שהוא יציע להדליק את זה מהצד השני או משהו כזה. האמת היא שמי שפנה זה פינדרוס ויהדות התורה. חמור מאוד שאתה מתעלם מהפנייה של ש"ס.

רק למען הסר ספק, מדובר בארבע אחר הצהריים, לא ארבע לפנות בוקר. בדיוק.

מזכירת הכנסת רוצה לומר משהו?

אני רוצה רק להגיד שהיו גם שנים שהסתיימו הישיבות בקביעה של ועדת הכנסת בשלוש גם. האמת היא, רעיון לא רע. אם כך, אנחנו נעלה את הבקשה לקבוע את שעת נעילת המליאה היום בשעה 16:00. מי בעד הבקשה?

מי נגד? מי נמנע?

תודה רבה. חנוכה שמח, גם לעובדים.

בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצ"ח הבאות לפני הקריאה הטרומית: הצ"ח קרן לאזרחי ישראל, של חבר הכנסת אבי דיכטר. בבקשה, אדוני. מדובר בבקשה לתקן חוק שיאפשר להקים סוף סוף את הקרן שש שנים אחרי שנקבע בחוק שצריך להקים אותה. היא לא קמה בפעם הקודמת מפני שהשופט שמונה לעמוד ויושב בראש ועדת האיתור לא הצליח במשימתו בגלל ששני המנכ"לים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומנכ"ל משרד האוצר, היו חברים בוועדה ואי אפשר היה לתזמן איתם פגישות במשך שנתיים, ולכן הוא הניח מפתחות. שר המשפטים מינה עכשיו יושב-ראש ועדת איתור חדש, ואנחנו ביקשנו לתקן את זה כדי שיהיה או מנכ"ל משרד ראש ממשלה או בכיר מטעמו, כנ"ל באוצר. גם לגבי הסכום, ההתניה להקמת הקרן הייתה שיהיו מיליארד שקל בקרן, ובקרן שוכבים חצי מיליארד שקל כבר תקופה די ארוכה כאבן שאין לה הופכין. אין שום הצדקה שהסיפור הזה יידחה. אנחנו רוצים להקים את הקרן כמה שיותר מהר. יכול להיות שיש גופים ואנשים שחצי מיליארד שקל אצלם זה לא משמעותי. אני חושב שעבורנו ככנסת זה משמעותי. אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר, להעביר את זה עוד היום בקריאה טרומית, לנסות להעביר את זה בשבוע הבא. יש הסכמה טוטאלית. כל חברי הוועדה, אופוזיציה וקואליציה, כאחד, ממש מכל סיעות הבית, תמכו בהצעה הזו ואני - - - מה מטרת הקרן, חבר הכנסת דיכטר? הקרן אמורה להשקיע בחו"ל את הכספים בהיטל ששינסקי כדי להשתמש בזה לטובת משימות שהקרן תחליט. אגב, זה קיים בעולם. רק לסבר את האוזן, באמירויות יש קרן כזו שהיא טריליון דולר. תודה.

מישהו רוצה להתייחס? אם לא, אז נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת החוק? ירים את ידו. הצבעה בעד, פה אחד הבקשה אושרה. שמונה בעד. מי נגד? מי נמנע? הקדמת הדיון אושרה. הצ"ח בינוי ופינוי של אזורי שיקום (כפר שלם), של חברי הכנסת יעקב מרגי ואסף זמיר.

חבר הכנסת יעקב מרגי ביקש שאני אנמק את זה. זו הצעת חוק מאוד חברתית, הצעת חוק טובה. יש שם עשרות ואולי מעבר לכך משפחות שנפלו בין הכיסאות, ואני חושב שהיא הצעת חוק חברתית מאוד שיכולה לעזור להם.

נקדם אותה תוך כדי דיונים על מנת להיטיב איתם. אני רק רוצה להזכיר שגם בכנסת ה-20 ניסו להעביר אותה ובגלל שהכנסת הופסקה, לא סיימנו - - - כנראה שגם בכנסת ה-23 זה יקרה. הגיע הזמן אני שמחה מאוד שמרגי לקח את זה.

מי בעד הקדמת הדיון?

מי נמנע?

חברים, תודה רבה על ההשתתפות. שיהיה המשך בוקר טוב. הישיבה ננעלה בשעה 09:40.